אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו נדון בסיוע לתושבים ולעסקים ביישובי עוטף עזה. אני מבקש לדעת מי מציג את התקנות.

הצעה לסדר. למעשה הוועדה בראשותך,

בקשה שביקשתי לדון בנזקים שנגרמו לדבוראים ולפיצוי אותם בעלי צימרים

בתיירות בדרום, אני חושב שרשות המיסים עשתה כמה וכמה מהלכים. אני שומע מפעילים חברתיים בדרום שהנושא הזה מטופל. מה מטופל? הנושא שדנו בו בוועדה בנושא הדבוראים. הדבוראים מופיעים גם בתקנות. אני רוצה לדעת האם גם הנושא של התיירות, בעלי הצימרים, טופל.

אין בכלל ספק שהתיירות בעוטף עזה נפגעה.

מספר אנשים. מיותר. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו דנים בתקנות ואז נראה מה נמצא ומה לא נמצא. הדבוראים בתקנות. יש בפנינו את שלושת הישובים האלה והגיע הזמן לתקן את העוולה שנגרמה להם. תודה רבה. בכל זה נדון.

גברת סביון, בבקשה, המשנה למנהל רשות המיסים. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 התקנות שמובאות כאן היום להצבעה מטפלות בכמה ראשים בתחום הנזק העקיף, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, באות לפתור כמה בעיות שהתקנות הקיימות לא פותרות, בעיות שהתעוררו בעקבות המצב הביטחוני בעוטף עזה החל מחודש מאי או מיד לאחר הפסח, בעקבות המתיחות. גם טרור העפיפונים וטרור נוסף שבעקבותיו נגרמו נזקים לעסקים בעוטף עזה. בעקבות הפגישות שקיימנו, מפגשים שקיימנו עם בעלי העסקים בדרום, אנחנו זיהינו כמה לקונות בחקיקה הקיימת שלא מאפשרות פיצוי על נזק עקיף בכמה תחומים ולנקודות האלה נתנו מענה בתקנות שאנחנו מביאים לכאן היום. נקודה אחת היא הנושא של פיצוי בגין שכר. היו מספר ימים בודדים, חמישה ימים עד עכשיו ואנחנו מקווים